שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה, היום ה-14 באוקטובר 2020, כ"ו בתשרי התשפ"א, על סדר היום הצעת